הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון

65), התשע"ז 2017, שהחזירה ועדת

-הספר אל-עזאזמה ג', שאינו מחובר לרשת המים. המוסד הזה נפתח כמענה חינוכי עבור כ-250 ילדים בפזורת אל-עזאזמה. המוסד הזה נמצא בשטח

עדיין לא מוכר, ולכן המים שם מובלים במכלים, שהם בכלל לא מבוקרים.

בזמנו, למשרד הבריאות, אמרו: זה יישוב בלתי

מה זאת אומרת בלתי

אדוני סגן השר ישיב. אדוני היושב-ראש, לשאלתו הנוספת של חבר הכנסת אבו עראר, אני התמקדתי ואמרתי שאלה הנתונים שאני קיבלתי, שכלל מוסדות החינוך במגזר הבדואי, ובכלל זה בתי-הספר בפזורה, וכשאנחנו מדברים על פזורה זה כאילו אלה הלא-מוכרים, אבל הם ילדים שנולדו

כבודו אולי גם

אבל אני לא פונה אל כבודו כיושב-ראש הישיבה הנוכחית, אלא כאדם שנראה כמוני, אני יכול לומר לך, אין מצב כזה בבתי-ספר החרדיים,

ואין תברואן שבא ואישר את זה, לא מאשרים לך לקיים בית-ספר. פה,

אתה מספר לנו שיש בניין עם 250 ילדים שלא מחובר למים.

אני לא חושב שזה תקין.

אדוני, אם אפשר, אני רוצה לאפשר לו עוד, אדרבה. זה חריג, מה שאני עושה.

טלב אבו עראר, זה חריג. תודה, מכובדי היושב-ראש, מכובדי סגן

ואני רוצה לענות לך כאדם, ואני רוצה לענות לך כמשרד החינוך. כמשרד החינוך, אני מודיע לך,

ההסכם המינהלי. לפי דרישת ממשלת

בטרם יתחילו לבצע את האמנה יש להמתין לחתימתם על ההסכם המינהלי של הרוסים, וכן לחתימתו של נשיא רוסיה על אישור האמנה. עד כה לא התקבלה החתימה הזאת. זה מהצד הרוסי.

יכולים לעשות, המגמה שלנו היא לנסות לעזור לאנשים האלה לקבל את מה שהם יצרו. לצערי, זה לא תלוי רק

אני צריכה לעבור טיפול נפשי, אני צריכה להשתקם כדי להיות מסוגלת לעמוד בהליך פלילי. ההליך צריך להיות מותנה ראיות, הוא צריך להיות מותנה עובדות, ולא עניין של זמן.

הבנה של הציבור את המהות של עילת הסגירה, כי בלשון בני אדם זה באמת נשמע כאילו התלונה לא מעניינת את הרשויות או לא מעניינת את

חיפשתי אותו שם. הוא בכל מקרה הודיע, הנהן בראשו שהוא

מקבל.

תודה. תודה לסגן השר משולם נהרי. אנחנו עוברים

של קורבן יהודי, ובכלל של שואה בלתי נתפסת שהתחוללה באירופה. הסיפור של מלחמת העולם השנייה הוא גם סיפור של גבורה, הוא סיפור של גבורה של אנשים מכל רחבי

אנחנו מדברים על לוחמים בצבא האמריקני, ובצבא הבריטי, ובכל צבאות בעלות הברית, וכן,

כ-10% מהיישוב היהודי, אז, לקחו חלק בקרבות

בזכות הרוח, ובזכות הגבורה וההקרבה של כל אותם לוחמים. אנחנו מבקשים מהכנסת לאשר את אותו יום חג,

עוד לא

כאן היום: חברים, המורשת הזאת תימשך גם אחריכם, וגם אחרינו,

אני קורא לחברי חברי הכנסת לאשר את הצעת החוק.

ישיבה ממלכתית, הממשלה תעודד קיום פעולות להנחלת מורשת ניצחון בעלות הברית, והרשויות המקומיות יערכו מצעדים וטקסים לציון היום. נוסף על כך מוצע בהצעת החוק כי הרשויות המקומיות יפעילו חדרי הנצחה לציון ניצחון בעלות הברית על גרמניה

יום ההצלה, זה יום כ"ו באייר. אז אני מברך על ההידברות הזאת, ואני מקווה שבדיונים הדבר הזה גם יבוא לידי

ביושבי בוועדת התכנון בירושלים, גיליתי שאחד המחסומים המרכזיים, שאנשים לא מוכרים את הדירות שלהם, אנשים רוצים למכור את הדירות שלהם ולא מוכרים את

אני אבקש את תמיכתכם, חברי חברי הכנסת.

הצעה שתועיל למאות זוגות צעירים שרוצים לקנות דירות, אנשים רוצים למכור, אבל לא יכולים למכור להם את הדירה. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. ישיב סגן שר האוצר, חבר הכנסת יצחק כהן. תודה, אדוני

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, בקשה לעריכת שומת השבחה לצורך הערכת כדאיות עסקה), התשע"ז 2017, של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, בקריאה טרומית.

החלפות בוועדות קלפי בין אזורי בחירות), התשע"ז 2017, של חבר הכנסת משה גפני,

ישיב סגן שר הפנים משולם נהרי. זה לא הנמקה

את תמיכת הכנסת בהצעת החוק.

תודה ליושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני.

ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בהצעת החוק, כפוף לתיאום הליכי החקיקה עם משרד הפנים ועם ועדת הבחירות המרכזית. אני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת

היא כבר מגיעה, כבוד היושב-ראש. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, לכל ילד יש זכות טבעית לשני הורים.

אין הורה עדיף, לא

הזאת חייבת להיפסק. מאז הגעתי לכנסת הובלתי את שינוי החקיקה של החוק הזה, הידוע בכינויו ביטול חזקת הגיל הרך, וראיתי שבמסגרת הנוכחית, של הכנסת הנוכחית, אין אפשרות להוביל לביטול חזקת הגיל

לא נגעו בו, עם דיונים,

עם שרי משפטים שהביעו תמיכה מלאה בביטול חזקת הגיל

יכולה לשבת ולקרוא קריאות ביניים, בקצב הנדרש. האם השרה, מן הצד האחר, פוליטיקה היא גם עניין של פשרות, חברת הכנסת מיכל

הראשונה שתבחן את הנושא. הוקמה ועדה מקצועית, בראשות פרופ' שניט, שקבעה חד-משמעית: לבטל את חזקת הגיל הרך.

אני חושבת שאנחנו צריכים לזכור שמדינת ישראל,

הפכה להיות המדינה האחרונה, מכל המדינות, שעדיין לא ביטלה את חוק חזקת הגיל הרך. יותר מזה,

שנתיים, בשלב ראשון,

להפיכת ההיבט של הורות שוויונית למשהו שנוביל אותו אצל הורים גם בזמן שהם נשואים וגם בזמן שהם גרושים. אין סיבה בעולם

ולא בראייה מרחבית מחייבת, בהסתכלות על כלל האוכלוסייה.

בכלל האוכלוסייה יש ילדים, ולילדים הללו יש הורים, ולהורים הללו יש זכות מוקנית לגדל את הילדים שלהם באופן

לא היה לנו פשוט, ואני יודעת כמה גם אתה ברגשות מעורבים. לא היה פשוט להתפשר על

יצאנו לדרך, צבא שלם של נשים, מהאופוזיציה ומהקואליציה, נשים שהאמינו בצדקת הדרך, נשים שהאמינו שעד שלא

במדינת ישראל הם מזונות של הילד. בכל השיח פה לא שמעתי מילה אחת על טובת הילד,

עכשיו, אדוני, אני פונה אליך, כי אתה בן אדם עם כיפה,

אני חייבת להגיד: אם יש מישהו שנאבק כל החיים שלו, ושנים, ודורות, למען שוויון בין שני המינים,

זה אותן קבוצות נשים שהוקעתם את שמחתן כאשר הפלנו את החוק הקודם,

אנחנו לא נגד שוויון מגדרי,

זאת הדרישה שלנו: לשנות את החלוקה המגדרית של

שלחתם אותי, עשיתם לובי,

נכנסתם לתוך הליכוד כדי לחזק את מקומי, עכשיו אני מביא לכם את הקופון הזה, שנתיים.

31 מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק התקבלה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת החוקה,

הוועדה לקידום מעמד האישה. הוועדה לקידום מעמד האישה.

ואתם יודעים מה? גם לא מתאים להגיד דברים שהם לא נכונים. נוסף על זה, אתה צודק, זה לא קרה, ואם קרה אז מה

לי שדווקא אתה תשמע, אני הקשבתי

אני חושב שהציבור צריך לדעת את האמת,

בשלושת החודשים

הם מבקשים טלפון ציבורי, שהם יתקשרו דרכו פעם בחודש למספר אחד ויחיד ידוע מראש. הם מקבלים שיהיה ציתות לשיחה שלהם, הם אפילו מקבלים ששוטר יעמוד לצדם כשהם

בגלל אנשים לא מתורבתים אכן שופטים אותה ולא מקבלים אותה. בושה וחרפה

והמון כבוד לכל הנלחמות למען השוויון.

ההצעה שלה הייתה לדחות את הצעת החוק שלך.

אנחנו מסכימים לתשובה והצבעה במועד אחר. תודה לסגן שר החינוך מאיר פרוש. תשובה והצבעה, תשובה ניתנה, אני לא יודע

מגיל בית-ספר, ורצוי אפילו מגיל הגן. בני ובנות נוער רבים נתקלים בהיעדר קבלה, באפליה, באלימות מילולית וגופנית שמופנית כלפיהם על רקע דת,

נועדה ליצור תוכנית לפעילות חינוכית מסודרת

סובלנות וקבלת האחר. הדגש צריך להיות קודם כול על מניעת גזענות,

והתוצאה תהיה כמובן הקטנת האלימות

מטען שונה, רגשי, תרבותי,

זה מרכיב את החברה הישראלית כולה.

את השונות הזאת, אם לא נחגוג את הדברים השונים שאנחנו הבאנו, בין אם זה ממקומות שעלינו מהם, בין אם זה מתרבויות שמתקיימות כאן, במדינת ישראל,

לשום מקום. ועכשיו, לאחר שדיברתי על החוק, ונשארו לי עוד כשלוש דקות, אני אדבר על משהו אחר: בישראל חיים מאות אלפי אנשים ללא פנסיה,

בוועדת הפנים של הכנסת, כאשר דיברו על הפנסיות, לא דיברו עליהם, לא דיברו על אלה

הם צריכים להיטיב עם כלל הציבור, ולראות אותו בעיניים נקיות, בעיניים לא משוחדות, בעיניים שרואות באמת, בדאגה

כמו שראוי לנציג ציבור במדינת ישראל, שהיא מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית. תודה לחברת הכנסת קסניה סבטלובה. ישיב סגן שר החינוך סליחה, רגע,

השר ולפי מה שיקבע השר, חינוך נגד אלימות וסובלנות לקבלת האחר.

ואני חושב שמן הראוי שהכנסת תצביע בעד החוקים האלה, החשובים ביותר, התרבותיים, החברתיים,

לימודים בחקיקה ראשית. הדבר הזה בא לידי ביטוי בעמדה שמשרד החינוך מבטא לא אחת כאשר מביאים לפה הצעות חוק ומבקשים לכלול בתוכניות הלימודים דברים מסוימים. העמדה היא עמדה

בבתי-הספר, 2. כחלק בלתי נפרד מהחינוך הבלתי-פורמלי,

כן, באמצעות מפגשים בין בתי-ספר ובין תלמידים

המשרד לא אחת נתקל ביוזמות שבאות מיישובים מסוימים, בתי-ספר מתארגנים לדברים מסוימים בנושאים כאלה ואחרים, וגם במקרה הזה,

לא לרדת עד שאני

שבו שותפים גם נציגי פיקוח מאגפים שונים במשרד החינוך, ובהם מינהל חברה ונוער, קידום נוער, הכשרת עובדי הוראה, מועצת תלמידים ונוער, מפמ"רים למדעי החברה והאזרחות ועוד,

במפגשים כאלה,

האם הדברים המוצעים לא נכללים במסגרת תוכניות מאושרות,

מאורח החיים והלמידה והחינוך הפורמלי בבתי-הספר, 2. כחלק בלתי נפרד מהחינוך הבלתי-פורמלי, 3. במפגשים בין בתי-הספר ובין התלמידים ותמיכה ביוזמות יישוביות ובית-ספריות מיוחדות.

אם מותר להתערב בנושא כל כך חשוב כמו לימודי הליבה, בוודאי מותר להתערב גם בנושא של אפליה, גזענות ודברים פוגעניים שנגדם

של חבר הכנסת אבו מערוף לא התקבלה. אנחנו עוברים להצעת חוק ארוחה יומית לתלמיד

מטרת הצעת החוק היא להרחיב את מפעל ההזנה הקבוע כיום בחוק ארוחה יומית לתלמיד,

פותחים, ואז לוקחים את הכסף בחזרה. לא, להגיד

תפתחו בשנה הבאה, הכסף נשאר לזכותכם. יש בהסדר הזה להבטיח כי כספים שהוקצו

לפי הדין

רוצה לספר לכם,

אותם תלמידות ותלמידים לא נמצאים בבתי-הספר החזקים, לא תמצאו אותם ברשויות האיתנות, והם לא ישנים בבתים

כך חשבנו, לא אני, ובטח לא חבר הכנסת אייכלר. זה באמת לא עניין פוליטי. עשינו מיפוי, ראינו את הצרכים, באנו בהצעה כזאת.

והצבעה, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שמענו את הצעת החוק שהציע חבר הכנסת מאיר כהן,

לעשות, ומוצע בה לקבוע שחוק ארוחה יומית יחול בכל

ללא קשר לחוק יום חינוך ארוך או למקור התקציבי להארכת היום. בכך למעשה מבטלת הצעת החוק את הקשר בין

, משדרים גם שאין פה עניין של פופוליזם, ומנסים לבדוק אם אפשר להחיל את חוק יום לימודים ארוך וארוחות לאלה שלומדים יותר מ-37 שעות, על עוד ועוד תלמידים. הדבר הזה הוא מבורך. השאלה נשאלת לגבי

יחד אתך.

ומתן, או בכל מועד שתרצה, להודיע לנו שבוע מראש.

אם כן, על הצעת חוק ארוחה יומית לילד לא נצביע עכשיו אלא במועד אחר,

אנחנו עוברים להצעת חוק שירות המילואים (תיקון, משרת מילואים

לכן אמר לי קצין מילואים ראשי לשעבר כבר לפני חמש שנים: אנחנו במצב שמי שיסכים להיות מ"פ או מג"ד במילואים יהיה מי שאשתו מרשה לו. אנחנו מדברים על הדברים האלה כבר יותר מ-20

סגן שר הביטחון, אתה בוודאי יודע שהצעת החוק שאני מציע עוצבה יחד עם לשכתו של שר הביטחון,

אתה יודע שצה"ל עומד מאחורי כל סעיף שאני עומד לשים בפניכם. טובי

לאחרונה הושלם גם מהלך, בשיתוף המוסד לביטוח לאומי, להגדלת תגמולי המילואים בשיעור 25% לחיילי מילואים שהם עצמאים. ההגדלה באה מתוך תקציב

כולן ייושמו, אני לא אניח לשום משרד ממשלתי להתחמק מליישם אותן. ואני מסכים אתך שבהחלטה

מהשנה שעברה, היו משרדי ממשלה שלא קיימו את החלטות הממשלה. היום הם התחייבו שעד יום

אלי בן-דהן, נגד יואב בן צור, נגד איל בן

אינו נוכח נפתלי בנט, אינו

נוכח מיקי

בעד יריב לוין,

נגד סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, בעד מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי,

בעד נחמן שי,

סתיו שפיר, בעד איילת שקד,

נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, אינו נוכח איילת

שלח, 20 בעד החוק, 36 מתנגדים, אין נמנעים, ועל כן אני קובע כי הצעת החוק לא התקבלה. אנחנו עוברים להצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון,

של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה.

מתערבת ולא נוקטת עמדה בעניינים שקשורים לעבודה של

שום דבר שהיה נהוג בעבר כבר לא נהוג היום, אדוני.

אני הייתי כאן בעשרות הצבעות שהממשלה לא קבעה עמדה. ונכון, חבר הכנסת חסון, שהממשלה הזאת חורגת מהנוהג הזה. הנוהג הזה הוא לא מעשה,

החלטה של הממשלה, זה קשור למהות של הפרדת הרשויות, שהרשות המבצעת לא תקבע כללי

המצביעים להן הוא גבוה, כלומר הן פונות יותר למבוגרים, ולא לבני הנוער, הכוח שלהן בגיל 17 יותר נמוך מאשר הכוח הכללי שלהם בציבור. החישובים פוליטיים,

חברי חברי הכנסת, אני מבקש להודיע הודעה:

חבר הכנסת איציק שמולי ישב במקום וניסה להצביע ללא הצלחה. יושב-ראש הישיבה,

אנחנו ממזערים את הפגיעה בפרטיות. המצלמות לא משדרות לשום מקום חוץ ממשרד הבריאות, וזה בהסכמת

קולך הוסף לפרוטוקול. גם חבר הכנסת חנין בעניין.

הצעת החוק התקבלה, הכול בסדר. אני ממשיך בסדר-היום. הצעות לסדר-היום מס' 6822,

6839 ו-6834 בנושא: בובות חיילים ודגלי ישראל בלהבות ל"ג בעומר בשכונת מאה שערים.

הכנסת ביטן, נא לשמור על השקט.

פעם אחר פעם הם מותחים את מערכת היחסים בחברה הישראלית לעוד קיצוניות ועוד

ולהתפרעות, מממנים אותם ואת התפוצה שלהם, בהקשר הזה. אנחנו קיימנו דיון בעניין הזה גם בוועדה לביקורת

שלך לאויבים מרים, שדמם מותר ומותר לפגוע בהם. מחלוקות,

וכנראה זה טבעם של בני אדם.

אבל אותה שנאת חינם, שהביאה עלינו קלון, לא

חיילי

וכבוד השר לביטחון הפנים, אני מבקשת שהמשטרה תנהג בהם ביד קשה, ולא תוותר, ובענישה מחמירה ביותר.

הבה נבטיח לעצמנו כי לא נחזור לפלגנות ולשנאת חינם שבגינה חרבה העיר.

אדוני היושב-ראש.

עם תמונות כאלו. בסופו של דבר, הזכות לשרת את מדינת ישראל, לא רק החובה לשרת,

וכל מי שמממש אותה צריך להיות נישא על ידי כל חלקי העם, במדינת ישראל,

היא אם אנחנו מעלים את זה על דוכן הכנסת או לא, אם מפרסמים את זה בתקשורת או לא. אין לי ספק שעצם ההעלאה של הנושא הזה כאן, אין לי ספק שעצם הפרסום שלו בעיתון כאילו משרת את אותו מיעוט

לביטחון

אני בירכתי קודם על הטיפול של המשטרה בעניין הזה, שמעת גם מה אמרתי.

רוצה לומר, אתה לא התחנה הראשונה במה שאני אגיד

ההתקפות הבלתי-פוסקות נגד חיילים,

חיילים חרדים שמתגייסים לצה"ל. בל"ג בעומר שנחגג בשבוע שעבר נחשפנו לתופעה בזויה, של שרפת בובות בדמות חיילי

שר הביטחון, אלי בן-דהן, שמכיר היטב את פעילות המשטרה ומשבח אותה בכל הזדמנות. עקב הפעילות הזאת ומהמדיניות הזאת התקבלה בחודש ספטמבר האחרון החלטה

לא בסמכות המשטרה. אנחנו, או: המשטרה רוצה מאוד לפתוח בחקירות ולהביא לדין, אבל כל עוד אין אישור פרקליטות לפתיחת חקירה ולכך שמדובר בעבירה פלילית, המשטרה בעצם לא יכולה לבצע

אכיפה בלבד, שהיא טיפול לאחר מעשה, במישור הפלילי,לא תספיק. המאמץ של כולנו חייב להתחיל עוד במערכת החינוך וההסברה בציבור הכללי, אבל במיקוד בציבור

שמעזים לצאת נגד אותם קיצונים ולהתגייס, אלא זו פגיעה במדינת ישראל כמדינה ריבונית שעומדת על עצמה. הדיבורים פה, בכנסת,

עצם העובדה שיש פה חברי כנסת, ונכון, חבל שלא כל חברי הכנסת הנוגעים בדבר באים ומדברים.

לא נחכה

שראינו עכשיו,

ובזה אנחנו דנים, זו הסתה מפורשת לאלימות,

נגד חיילי צה"ל,

חובה עלינו להתייצב ולהגן עליהם.

חוק ומשפט. נא להצביע. ההצבעה החלה. אני בעד ועדת

אדם שקיבל שבץ מוחי בקריית שמונה או בעין

ונדרש לטיפול שקיים ברמב"ם בחיפה או באיכילוב בתל אביב,

מאחור. לכן אני אבקש לקיים דיון ייחודי ותשובות אשר לאיך מתקדמים ומביאים את מערכת הבריאות בצפון למקום שבו לא נחוש שם,

כאילו נשכחנו

אז אנחנו ניסינו באמצעות תוכנית הצפון לחזק את שירותי הרפואה בגליל, אני שמה רגע דגש על הנושא של הגליל, אם זה בצמצום תורים, אם זה בנושא של הגדלת מספר המיטות

שנייה, כבוד היושב-ראש.

מה שאני מנסה לומר זה שאנחנו צריכים לדאוג שהתפיסה כאן תהיה כזו שגם בפריפריה אפשר לתת שירותים איכותיים, וכשהמדינה כבר משקיעה

משרד הבריאות ושר הבריאות, במיוחד שר הבריאות הנוכחי, משקיע וישקיע וממשיך להשקיע במערכת הבריאות, ומקדם. אבל אנחנו דנים באופן ספציפי בתוכנית ההצהרתית, שעשו ממנה משהו מאוד חשוב,

שר האוצר וכבוד השר דרעי וראש הממשלה, של 15 מיליארד

מיליון שקל. אבל אם אין רופאים? יש שם רופאים, אבל אין תקנים. בפועל אין תקנים. אני מכיר עכשיו יותר מ-20 רופאים שרוצים לעבוד,

אבל אין תקן. אז, לא יודע

זה הסכום,

שניתן לקופות החולים, יוצא בגליל. לצערי הרב, ואני מלווה את זה, וחקרתי את זה לעומק, כי פתחתי מרכז מיון קדמי

הבריאות, בבקשה.

היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני שאקריא את התשובה הפורמלית של המשרד,

מחייב.

לא מספיק שתהיה מחלקה, אני צריך רופאים לזה. אני צריך מומחים לזה.

עוד לא שילמו. ברור שזה חלק מהבעיות של כמה בתי-חולים בצפון. מה זה קשור?

מה זה קשור, הפצועים, לשירות מערכת הבריאות והשירות הרפואי ולקיצור תורים? עם כל הכבוד. אם במקום להפריע לי,

שינוי דרמטי. דרמטי, אני מסכים. הם קשורים גם לבית-חולים שיבא, במקצועית,

זה טוב. אגב, ידעת שיש רופא מנתח משיבא, רופא לב, מנתח לב, שבא פעם בשבוע לפוריה ומנתח בהתנדבות?

לך חידוש,

בכנסת: אני בכלל נתתי הוראה לבדוק את האפשרות שלא יכול להיות שקופות חולים,

יכול להיות שצריך להפריד, צריך להפריד. אין לי שום בעיה שיש לקופות חולים x, אבל לא יכול להיות,

כן, יש התנגדות גם באוצר.

גם במשרד הבריאות יש התנגדות לזה, אבל אני מאלו שדווקא תומכים. אני חושב שצריך את זה. אני חושב שציוד רפואי, מה שיש יותר מודרני רק עוזר,

גם עם הטענה שאומרים לי כל הזמן, שזה רק מגדיל הוצאות, עם כל הכבוד, זה שווה,

להלן פירוט הפעולות מרכזיות במסגרת ההחלטה: א. המשרד מסיים בימים אלה את הקצאת המיטות לשנים 2017 2022 למערכת הבריאות. במסגרת התוכנית הושם דגש על צורכי הפריפריה וצורכי האוכלוסייה בצפון כפי ששוקפו על ידי בתי-החולים. במסגרת התוכנית המשרד מקדם פתיחת יחידות טיפול בשבץ מוחי,

זה מה

אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד שלא הכינו לי. אני באתי בטענה לבית-חולים יוספטל באילת: אין שם צנתורי לב. איך זה יכול להיות?

וזה לא נמצא רק בידי משרד הבריאות. הכתובת היא הממשלה, שר האוצר, אבל

ראש הממשלה. תודה רבה.

אם כן, השר הציע שנעביר את

עכשיו, שמעתי אמירות: טוב,

תפנימו שגם מי שבעברו היה מחבל יכול לחזור בתשובה ולרצות לעשות שלום.

שמי שיפתח את עמוד הפייסבוק שלו, כולו שירי הלל לגיבור הגדול מאותו הפיגוע הנורא, מי שירצה יוכל לראות סרטון שרץ ברשת, שממש עכשיו הוא עושה סיור לתלמידות, תלמידות

עשו לי כאן איזה, אני אעבור לכם ממש על הימים האחרונים. אז דיברנו על האירוע הבוקר. במקביל הייתה הפרת

האמת היא שבכל פעם שאני,

חיג'אב,

מתקומם. אני מרגיש שמישהו מנסה להשפיל בן אדם, אישה, רק בגלל סימנים

אולי תדבר על זה שהרוצח, חבר הכנסת קיש, הוא יחליט על מה הוא רוצה לדבר. ה"אבל" הראשון, על זה ההצעה לסדר-היום.

הראשון הוא דמי העבודה, משלמים להם לפי שעה, לא לכולם. אני גם

ולכן, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר, למשל, אני אוהב את אימא שלי עם החיג'אב, אני גאה בה.

גם אימא שלך הייתה, ולכן, גם אשתי.

חברי, לפני 37 שנים, בי"ז אייר תש"ם, 2 במאי 1980, ירדו בחורי ישיבת קריית ארבע להתפלל בבית הדסה בחברון. על גג מבנה סמוך המתינו להם הרוצח אבו סנינה,

אם לא האמיצה ביותר,

בקיצור, חברים,

פה מחבל שמציג את עצמו כביצועיסט של רצח

שבכסף שאתם האמריקנים תורמים לפיתוח "מדינתו",

הוא משלם שכר למחבלים היושבים בכלא הישראלי? אז לא, את ירושלים הוא לא יקבל, את אריאל הוא לא יקבל, ואת תל אביב הוא לא

מה

בסדר. בסדר. המציעים, מי המציעים?

לא, אתה לא יכול. אני יכול לבקש.

אם זו לא הוכחה נוספת שהאיש הזה וחבריו ברשימה שלו הם לא פחות מגיס חמישי שיושב פה,

ומנצל את הבמה כדי לכרסם במדינת ישראל מבפנים, אני לא

סיפור אמיתי. מעשה שהיה כך היה. רבותי,

זה חוסר החינוך של המופרעים האלה, שיושבים פה בכנסת, שמסיתים יום-יום נגד חיילינו, שפוגעים יום-יום במדינה,

לא רק אזרחיה היהודים, גם אזרחיה הערבים שמנסים להיות חלק בלתי נפרד מהמדינה הזאת.

על הצבא שלנו, נשמור על המורשת ונכוון לעבר עתיד בטוח. תודה רבה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לך, אדוני. אם כן, אנחנו עוברים להצעה הבאה לסדר-היום,

מחקר של מכון "שורש" למחקר כלכלי-חברתי קובע כי מדדי העוני בישראל הם דרמטיים בהשוואה למדינות

איך אנחנו יכולים לטפל בהם.

אבל כל הדוח מצביע ומציין שלושה דברים מרכזיים, אנחנו מדברים על, דבר ראשון, שזה הפערים הגדולים שיש בחברה ועל פערים בשכר.

אנחנו יודעים שהם חוזרים מותשים,

זה מרעננה ונתניה בצפון,

ואם אנחנו הולכים דרומה יותר, זה לא נגמר, זה כמעט רוב

לעוני במדינת ישראל ולפיגור שהיא מפגרת זה בעיות התחבורה, שלא משתלטים על בעיות התחבורה.

הם עשו עבודה מקיפה, לא נביא את כולה הנה,

בארץ

ועומסים עליהם את העול הכבד הזה, לא יהיו פה

הם יקומו ויעזבו את הארץ, כי בכל מדינות העולם המפותח והלא-מפותח אוהבים את הישראלים חינוך טוב,

הטובה,

הכול קשור יחד, והתוצאה, בסוף אנחנו רואים אותה.

היושב-ראש, ואתה באת מתחום החינוך, ותמיד בוועדת החינוך אנחנו מדברים על

לא הייתי חולם שיקרה מה שקורה, שמי שהזמין את הדוח שלי יושב כיושב-ראש הכנסת, ואני כחבר הכנסת יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה והבריאות שעושה

תקציבי ההעברה שהולכים לקצץ,

במשימה כזו או אחרת, בביטוח הלאומי,

מעמיקים את הפער לעומת המדינות האחרות. זאת אומרת

שיוצאות לעבודה,

אותו דבר אצל הגברים של המגזר החרדי,

רק כשישתכנעו באופן אישי, באופן קהילתי, שהעבודה תביא להם

בצדק. בבקשה, חבר הכנסת יגאל גואטה, אינו נוכח. סגן שר האוצר הרב יצחק כהן, בבקשה,

תודה, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בראשית אני רוצה לקבל בברכה את יושב-ראש

הנתונים מראים ששיעור העניים במשפחות שבהן שני מפרנסים מלאים הוא רק 5.6%. יש לדאוג לא רק לעבודה, אלא גם לכך שתהיה בשכר

יש לבצע מהלכים להעלאת

472 מיליון, חינוך, ללא תוספות, מיליארד ו-430 מיליון. רווחה, 588 מיליון. נוסף על כך נעשו צעדים לשיפור הביטחון התזונתי,

בגידול הדור הצעיר בכל משפחה ומשפחה,

גם משפחות עניות וגם במעמד הביניים. התוכנית, אדוני היושב-ראש, שמה דגש על

אדוני, תמשיך. שייתן לי לדבר.

ל-230,000 קשישים, נחמן שי, בעלות כוללת של מיליארד ש"ח. בשנת 2018-2017 יעלה הסכום המרבי של הקצבה

אתה רואה שעושים. אתה רואה שעושים.

אז תחשוב כמה קשה לכסות את הבור שהשארתם.

נורא, מטריד, גם בעוד 50 שנה תגיד, לא, אתה רואה שזה מצטמצם.

המערכת. חיילים משוחררים, הכפלת המענק לחיילים משוחררים בשנים האחרונות, מלבד התוספת של יותר מ-50% לשכר השוטף של החיילים הסדירים, שלא לדבר על תוספות במשטרה, תוספות בצבא,

עזוב, בשאלות של עוני אין אופוזיציה וקואליציה. תאמין לי. בבקשה. עם זה אני מסכימה.

התת-אדם המטונף הקרוי תייסיר אבו סנינה, שנבחר לאחרונה לראשות עיריית חברון, עיר האבות של העם היהודי, המקום שבו מיעוט יהודי מגלה כוח עמידה ונחישות, מוקף במרחב מוסלמי עוין. ואם זה מזכיר לנו

כן, כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, וכבוד סגן השר. בקיצור, ייצור

אבל חלוקה גרועה מאוד.

כאן,

לא נותן את הטיפול הנכון להבחנה הנכונה שבדוח העוני שהוגש ב-2014. הייתה הבחנה נכונה וברורה, לפי הדוח, אבל הטיפול, עדיין,

הוא לא נכון,

גם לילדים שהעירייה החליטה שלא לעשות אצלם יום חינוך ארוך, לתת להם מזון פעם אחת ביום, ועדת השרים לא אישרה את החוק הזה. דחיתם את הצעת החוק הזאת. ואני חושב שזו

ב-10 בחודש, התבשרנו על ידי המשרד להגנת הסביבה שהוא גילה בתדהמה שיש בנזן באוויר במפרץ חיפה. מה זה

מהתקנים של הפליטה. אבל הציבור לא חשוף למידע הזה של התוצאות, וגם על זה קיימנו דיונים כאן בכנסת. יש גם לא מעט כתבי אישום על שנים קודמות נגד בתי-הזיקוק ותעשייה נלווית. גם שם הדברים עוד לא התבררו עד

על הזיהום במפרץ חיפה, אנחנו כבר שנים דנים ודשים בעניין הזיהום במפרץ חיפה, בנושא בתי-הזיקוק בנושא המפעלים המזהמים, בנושא מתקן

; אולי חלק מהתעשייה אנחנו לא צריכים בארץ. אני תמיד אומר כאן: יפה שעה אחת קודם, אבל לצערי הרב אני לא רואה אור בקצה המנהרה. אנחנו כל יום טוחנים מים, מה שנקרא, ואנחנו דוחים את

וכנראה מישהו בממשלה לא היה מוכן שיבואו כל כך הרבה אנשים,

דברים פשוטים: כבישים

זכיתי,

שלי ז"ל היה 50 שנה מנהל האתר במירון, ואני עצמי זכיתי שעשו לי את הפאות בגיל שלוש במירון. אני חייב לשבח באמת את המרכז הארצי למקומות קדושים, ואת

של העיריות, של הרשויות המקומיות במקום, ומה קרה מאז, אדוני היושב-ראש?

זו הבעיה, שלא קרה. אני מרגיש כעס גדול, כשאני חוזר ועולה לדוכן הזה ומדבר על פגיעה בחיים ובבריאות של אזרחי מפרץ חיפה, כאשר הממשלה לא עושה את מה שאפשר וצריך לעשות לשינוי המצב

הסבה מקצועית. את הקרקעות המתפנות מהתעשייה המזוהמת אפשר לנצל למגורים, לנופש,

אנחנו מדברים, אדוני היושב-ראש, על אחד המקומות היפים בארץ. המפרץ

חיפה והקריות. מנכ"ל בז"ן ומנהלי המפעלים במתחם זומנו

בשל חשש לגרימת זיהום אוויר חזק ובלתי סביר.

תודה רבה, אדוני. אנחנו עוברים להצעה הבאה לסדר-היום,

6832: קריסת התחבורה הציבורית במירון,

חבר הכנסת גפני, בבקשה, עשר דקות. תשיב השרה גילה

או קצת פחות, כמעט 2 מיליון, נכון, הרב מוזס?

מיליון. רבים מהם, סיפר לי שר האוצר, ביום חמישי מגיע מישהו

אני אומר. אם היה שם, במקום הזה, אירוע חילוני שהייתה לו משמעות תרבותית, לפני 20 שנה כבר היו שם כבישים רחבים. לפני 20 שנה כבר כל הרחבה, שנמצאים בה כל כך הרבה אנשים, כבר הייתה ענקית ומסודרת. מישהו ראה

לא עושים את זה.

אני, אין לי תשובה.

אני מרגיז את יואב קיש, ואני מתנצל על זה. חס וחלילה. אתה לא מרגיז אותו. לא, אני מתנצל. התשובה היחידה שיש לי, שזה אירוע דתי, אחרת מה? זה לא אירוע דתי, למה מסובך?

בעזרת השם, אחרי שהצוות יעשה את תפקידו, ובאמת נראה את השינוי של כל הנושא הזה, ואני אגיד: מי שצדק היה יואב קיש,

בעזרת השם. בעזרת השם.

יעלה כאן יואב קיש ויגיד: גפני צדק,

זה לא יכול להיות, לא יהיה במדינת ישראל.

אני אומר לך, אדוני

לעשות.

באים לוועדת הכספים עם נושאים של הפקעות, הם מגיעים עם הפקעות למקום הזה ולמקום

אחראי לתחביר. מספר שיא, הגדול ביותר עד כה. נוסף על כך,

מהערים נתיבות ואופקים.

המשרד הפעיל ומימן בסכום משמעותי את הטרמינל החדש, שנקרא

לטרמינל 2 לצורך איסוף נוסעים לחניוני הרכב הפרטי ולעיר צפת נחסמו בציר ההגעה להר,

לטרמינלים. במקביל פרצו הנוסעים את גדרות הבטיחות בטרמינל

עודד פורר, בבקשה. אחריו, דב חנין וחבר הכנסת מוזס. אני מבקש להקפיד על זמן דקה, לא יותר. אם יקפידו על השקט בקהל. אדוני

דקלרציה.